אני רוצה להזכיר לכולם שבישיבה הקודמת עלה הנושא של ההנגשה. היה דיון ארוך וממצה. שמענו כאן את טענות הצדדים. יושב ראש הוועדה שלח את הצדדים להתדיין, לנסות להגיע להסדרים בנוגע להנגשה ואני

אם הגעתם להסכמות, איזו הידברות